המשך הדיון הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג 2023, מ/1615 הכנה לקריאה שניה ושלישית. לגבי הפיצול, אתה רוצה שנעשה עכשיו את ההצבעה, או שנחכה עוד כמה דקות אם יגיעו? כי הודענו לכולם, לחברי הוועדה, שלא יגידו שעשיתי בחטף. יש כמה סוגיות שנשארו, פתוחות, חצי פתוחות. למעשה אנחנו סיימנו את ההקראה אתמול. לבקשת יושב הראש סעיף קביעת המועדים של הסגנים, הבטחת למשרד הפנים בעצם להציג את עמדתו כי הם לא הציגו את עמדתם בעניין הזה.

ויש עוד כמה נושאים שביקשת.

אז נתחיל באמת עם הנושא הזה של הסגנים, אני אחזור במילה אחת על כוונת המשורר. בוקר טוב חברת הכנסת רייטן.

בסוף יש לי על מי להישען בוועדה הזאת. אל תבנה יותר מידי, תכף אני רצה לוועדה לבחירת שופטים לפקח שם שכל הבחירות נעשות כדין. אני בוועדת הקלפי, אז אני הולכת לשם לוודא. תגידי, חבר ועדת קלפי בחירת שופטים, זה דבר ששמים ברזומה? שמים בכרטיס ביקור? אני כל מינוי, כל בחירה אני מכניסה. לא,

שאמור להגיע ואני הולך לעשות לו, מה שנקרא, הרבה כבוד. אוקיי, אנחנו דנים כרגע במשהו אחד ואחר כך אני רוצה גם לדון, הבטחתי אתמול כי לא הספיק מזכ"ל מפלגת העבודה לנסות ולשכנע אותנו בנושא שהוא הציג. אבל נתחיל רגע עם הנושא של הסגנים. אז אני רוצה להגיד עוד פעם את הרציונל, לפני בחירות ברור שחייב להיות יום קובע, כי בעצם היום הקובע הזה קובע כמה רשימות ירוצו ועל כמה מקומות יתמודדו בעצם, ולכן יש יום קובע. היום הקובע הזה הפך להיות גם מנגנון לעוד כמה דברים גם מנגנון חוקי בחלק מסוים, וגם מנגנון שאחר כך הפך בחוזה מנכ"ל למיניהם כי היה מקום,

מצאו את היום הקובע אמרו הנה הוא יהיה היום הקובע מתי עיר הפכה להיות לעיר גדולה יותר, שממילא היא צריכה לשלם משכורת כמו עיר גדולה יותר, היא צריכה להביא עובדים ברמה גבוהה יותר כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים יותר של עיר גדולה וכו'. לכן הייתה פה הצעה שמלכתחילה של השלטון המקומי, והביא אותה ראש עיריית לוד ולא רק הוא, אבל הוא הציג אותה כאן, שביקשה אחת לשנה יש גם אופציה של להוריד את היום הקובע הזה, להשאיר אותה רק לבחירות בשביל לקבוע את מספר המועצות. ואז בעצם משרד הפנים צריך בכל יום שעובר להחליט מה מגיע לעירייה? אבל אנחנו לא רוצים מה שנקרא, להיכנס לדברים האלה, ולכן ההצעה שלי שהצעתי אתמול ולא הספקנו עוד לשמוע את תגובותיכם ונשמע אותה עכשיו, זה לעשות, מעבר למועד הקיים היום בחוק, לעשות עוד שני מועדים. מועד אחד של 15 חודשים, זאת אומרת אני מתייחס לקדנציה לחצי הקדנציה הראשונה, כי בחצי הקדנציה השנייה כבר כולנו מתחילים להריח בחירות ותוספות סגנים ודברים כאלה, שזה יכול גם להיכנס לכלים אחרים שאנחנו לא רוצים, אני מתפלא על עצמי שאני אומר את זה, כי אם הייתי ראש עיר לא הייתי אומר את זה בכלל, אבל כנראה שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, ולכן ההצעה שלי, כמו שאמרתי אותה אתמול, לעשות שני מועדים של 15 חודש. אני רוצה רגע לתקן עורך דין ברקוביץ קודם כל יש לי הרבה מאוד הערכה, בוודאי ברמה האישית, בוודאי ברמת הוויכוח והכל. אתמול הוא היה, מה שנקרא הצליחו להרגיז אותי כמה אנשים הוא היה האחרון, אז הוא קיבל לא על הראש אישית כמובן, אתה עושה את תפקידך וזה בסדר גמור. אני מקווה שגם בעניין עוד נגיע להסכמה. בכל מקרה, לכן הצעתי, אני אומר 15 חודש נראה לי מהיום הקובע, ואחר כך עוד פעימה אחת של 15 חודש, ששם אני מצפה שמה שייקבע, זה נושא הסגנים, ולדעתי גם כל הדברים האחרים שקשורים. את זה תכף תגידו לנו כי אנחנו לא כל כך יודעים, לא זוכרים בדיוק ולא הצלחנו עוד לבדוק, מה המשמעויות גם לגבי שכר עובדים בכירים ודברים כאלה, ששוב, אני לא בא פה כמיטיב לשכר, אני באמת מתייחס, יש הבדל בין עיר גדולה. היום איך המדרגות הולכות? 50,000 נכון?

כל מיני סוגים של מדרגות. יש כל מיני סוגים של מדרגות, יש מדרגות למספר הסגנים עצמם ויש מדרגות למספר הסגנים בשכר, שהן שונות. לא משנה נגיד סתם ניקח מספר דמיוני, בין 50-100 זה נקרא עיר קטנה. אתה כבר נמצא ב-95, 97, 98, אתה כבר מתפקד כעיר גדולה, אתה משקיע כעיר גדולה, אתה רוצה כוח אדם שמתאים לעיר גדולה, האתגרים הם הרבה יותר גדולים, ולכן אני חושב, שוב, אנחנו לא יכולים לעגל פינות ולהגיד טוב אם זה קרוב אז נעשה, אז לכן אני נותן שלוש פעימות בסך הכל ולא פעימה אחת שבאה מהיגיון אחר של בחירות. אבל על ההיגיון הזה של הבחירות שתלו עוד כמה הגיונות אחרים וכו'.

בבקשה. ליטל בלומנטל, לשכה משפטית משרד הפנים.

לגבי שכר הבכירים, אני רק רוצה להבהיר, זה עניין לממונה על השכר, זה במנותק מהשכר של הנבחרים, כלומר אין קשר בין הדברים, זה חוזר מנכ"ל של משרד האוצר ולכן אנחנו מפרידים. וחוזר המנכ"ל של משרד האוצר אומר מה? הוא התלבש עליכם? או שלא?

בסדר תגידי שנדע. זה גם דירוג אחר, כלומר זה ממש מנותק. אם אני מתייחסת - - - לא, זה חשוב. זה דירוג אחר את אומרת?

שמה המדד שלו? קודם כל הם הולכים לפי הלמ"ס. זו עוד בעיה. הם לא הולכים לפי משרד הפנים, לגבי מספר תושבים היום ברשות מקומית יש לנו שני מדדים מקובלים. יש מדד שרשום במשרד האוכלוסין, ויש את המדד שהלמ"ס קובעת, שהוא שונה יש פערים לא קטנים בין השניים.

אבל אם נצטרך לתקן את זה, זה כבר תיקונים במשהו אחר זה לא קשור אלינו. מה כן יושב על התאריך הזה? אנחנו עכשיו דנים בעצם בהצעה של יצירת המדרגות, מה שאדוני הציע כרגע וגם ההצעה של פעם בשנה. אוקיי מה שיושב על זה, יושב על זה. אליה אנחנו מתנגדים, ואני כבר אבהיר את הטעמים. לטעמנו המצב היום מקנה יציבות וודאות למשך כל התקופה של המועצה. יש במועד הזה באמת להקנות יציבות למשך תקופה שתאפשר תכנון ארוך וקביעת יעדים. לסגן יש איזושהי יציבות או וודאות תפקודית למשך תקופה מוגדרת. ואנחנו שנים עומדים על העקרון שבאמת תהיה משך תקופת כהונה משמעותית לסגן על ידי האצלת סמכויות. אנחנו עומדים על האצלת הסמכויות לסגן. כן, מה משך התקופה שאתם השתמשתם, נדמה לי, היה 30 חודש משהו כזה? נכון, 28. יפה, ולכן ההצעה שלי משלבת עם זה היטב. לא, ההצעה שלך הייתה ל-15 חודשים. לא, זה לא 15 חודש שהוא מתחיל ואחר כך הוא יורד. הוא יכול היום לרדת, יכול להיות גם קיטון במצב, ואז זה בעצם מערער את היציבות לטעמנו, ויכול להביא מינוי סגנים לתקופות קצרת יותר, ואז זה בעצם כן פגיעה של איזשהו עיקרון תפקודי שאנחנו עמדנו עליו, וגם הפסיקה בעצם תמכה בעמדה הזאת. אגב, נדמה לי שגם בחוק, איך הלשון של החוק, היועץ המשפטי? ששר הפנים רשאי או יכול?

לגבי סגנים. ב-15 א' 1?

ביום שנהיה אוטומטי, זה לא החלטה של השר?

מספר הסגנים. מספר סגנים או סגנים בשכר? זה שונה זה שני דברים שונים. איך ההגדרה פה ואיך ההגדרה פה? לגבי מספר הסגנים אז כתוב בדיוק. כמה סגנים בכל זה, זה אוטומטי. עמה סגנים בכל דרגה של רשות. כן אבל עדיין זה מחכה להחלטה של שר או משהו כזה? לגבי מספר הסגנים לא,

הסעיף עצמו אומר, רשאים לקבל שכר בתנאי שירות בכפוף לאישור השר בתנאים לאישורים שקבע, אבל בפועל. לא, בפועל לא. אני אגיד לך מה בפועל, אני בא משם. כי בבדיקות שהם עושים, הם גם עושים בדיקה תקציבית שהיא יכולה. וברור לי דבר אחד, שאם רשות תעבור בשלושה אנשים או בעשרה אנשים, אז שזה יבוא לסגן לא בשכר. סגן לא בשכר לדעתי לא מערער שום דבר, כי סגן לא בשכר זה משהו שהוא תואר לשם כבוד. זה כמו חבר ועדת קלפי.

זה נכון שגם שם רושמים ברזומה, השאלה איפה אתה שם את זה? בהתחלה או בסוף?

אני חולה עליך, אתה יודע את זה. אבל המשמעותי יותר זה באמת זה, וברור לי שהחלטה כזו לא תהיה על סמך תושב אחד או שניים או משהו מסוג כזה, ועד שזה ייקח, לפעמים זה לוקח זמן, וזה עובר את הייעוץ המשפטי, אז לכן אני יותר רגוע בעניין הזה.

אז כאמור אלו הטעמים העיקריים למה אנחנו מתנגדים בעצם להצעה כפי שהיא כרגע הוצעה. ההסדר הקודם אגב, שקבעה נקודה אחת, הוא הסדר לטעמנו, יותר מאוזן מההסדר הזה. יש איזושהי ודאות, כשראש רשות, בסוף מי כמוך יודע, בא לנהל את ההרכב שלו, את הקואליציה שלו, ידוע באיזושהי נקודה כמה סגנים הוא יכול למנות ויש עוד נקודה באמצע הדרך שבה הוא יכול לשנות את הדברים, זה משהו שהוא פחות דינמי ומביא יותר יציבות, או להקטין. אני לא רוצה עכשיו, אני יודעת שיש הקטנה. אני אסביר לך את הלוגיקה שלי. זה נכון, נקודת הזמן של האמצע היא נקודה חשובה כי היא האמצע, ולכן שם אני רואה, ואני לא רוצה לסחוב את הנקודה הזאת צפונה לכיוון סוף קדנציה כבר שאין לזה משמעות, או שיש לזה משמעויות פוליטיות או דברים אחרים. אבל המדרגה הנוספת באמצע היא באמת לאפשר. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני מסתכל על זה, גם בסגנים וגם בדברים אחרים שנתלו על זה אם נתלו, אני לא יודע כל חוזר מנכ"ל אני לא הספקתי לבדוק, אבל אני יודע שיש לזה גם משמעויות על דברים אחרים, אבל גם לסגנים עצמם זה נותן, כי הרי מה כל הלוגיקה של לתת יותר סגנים? כי הרי כשהעיר גדולה יותר, אתה צריך לתת את הייצוג, אם זה גם חלק של סגני הכבוד אז זה כבוד, כי באמת יש יותר. יש רשויות מקומיות שהסגנים שלהם עושים את העבודה עבור ראש העיר בצורה,

מורידים ממנו חלק מהעול, ומדבר איתך אחד כזה שהיה סגן וממלא מקום, וכל נושא התכנון והבנייה היה על הראש שלי עם האחריות על הכל, כולל לייצג את העירייה בוועדה המחוזית וכל הדברים הללו. אני חושב שזה כן נכון אבל זה נכון להגביל את זה לא מעבר, אוקיי דעתכם נשמעה. אתה רוצה להוסיף משהו כן? הגבול זה לא שרשות מקומית עם 99,000 היא במצב אחד ו-101,000 פתאום יש לה אתגרים משמעותיים אחרים. כל גבול הוא במובן מסוים שרירותי, וצריך לקבוע גבול. ולכן כשהיא עוברת מ-99 ל-101 - - - ברור, אתה רק מחזק אותי יותר ואני אסביר לך גם למה אני לא רוצה למשוך את העיוות. דווקא בגלל שקובעים גבול, חשוב לפחות לשמור על יציבות ואחנו מדברים כאן על חמש שנים או שנתיים וחצי כמו שהוצע בהתחלה. אני חושב שלשמור על יציבות המערכת השלטונית במקום זה לתת את הייצוג הנכון. פר תושבים. אבל למה שהרשות המקומית, סליחה שאני מתפרצת לדלת פתוחה וחדשה כאן בשולחן, אבל ברגע שהרשות המקומית יודעת הרי, שהיא עבר האת המספר הקובע הזה? לא, דיברנו לפני שהיא עברה. לתת לה כבר?

אז נתנו עוד מדרגה כדי שאם באמת השינוי הזה - - - אבל ברגע שהיא יודעת, למה כמו בחוקים או בנהלים אחרים, ברגע שאני מגיעה ל-100,000 אני מהרשות, פונה.

אומרת הנה 100,000. לא משנה אפילו שנתיים וחצי. זו הייתה דרישת השלטון המקומי. ואז זה הגיוני, לא מחכים חצי שנה. פשוט ראש מבחוץ ששומע את זה בפעם הראשונה, אני אומרת לכם. Welcome to the club.

למשל לגבי עובדים ושכר עובדים זה באמת ככה, והמהנדסים, כל מה שראש עיריית לוד העלה אתמול את הדברים שמפריעים לו, זה באמת יכול להתעדכן לפי השינויים.

כמו שליטל הסבירה, יש איזשהו רעיון ביציבות כשבונים את הקואליציה בתחילת הדרך, לשמור על יציבות מבחינת מספר הסגנים ולא לערער. זה גם יכול להיות קיטון ואז זה בכלל מערער. כי אז אתה צריך לקחת לראש הרשות סגן, ואז זה יכול לערער לו לחלוטין את היציבות, מאשר אתה מבטיח חמש שנים במצב קיים שזו ודאות מוחלטת, זו היציבות הכי גדולה. אני יודע מהממשלה, שאם יש, לא יודע, משא או מתן פוליטי כזה או אחר בכל ממשלה שלא תהיה, גם אם יש סגן שהוא עוד חצי שנה, אז אתה יכול במסגרת הסכמות קואליציוניות שמייצגות את הציבור שהצביע, אז זה חלק מזה. הרי יש גם רוטציות גם בוועדות למיניהם.

פה לא מדובר על רוטציה, פה מדובר על - - - יגיע למה אני לא מיוצג? למה הציבור שלי לא מיוצג? יגידו תקשיב, יש לנו היום רק שני סגנים מה לעשות? העיר תגדל, אז גם הפלח שאתה מייצג תשב בהנהלת העירייה בפורום המצומצם וכו'. אוקיי ,תשלימו את טיעונכם. קשה לנחש מראש את הגידול או את הקיטון במספרים. ושוב, הוא הציג כאן הערכה שתוך שנה הוא יגיע ל-100,000. אני לא מדבר עליו, זו לא תוכנית כבקשתך, אני מדבר על העיקרון. כדוגמא לזה שקשה להעריך מתי בדיוק זה קורה, ולכן יש איזושהי נקודה שבה קובעים את הדברים. וקובעים את זה באופן יציב כדי לא לערער את היציבות הפוליטית ברשות המקומית. האמת שמצד אחד זה נותן יותר חופש וגמישות לראש הראשות המקומית. זו משוואה של יציבות פוליטית בדרך כלל.

אני אומר מהצד השני זה פותח לחצים, ושוב, כשיודעים מראש את המצב אז אפשר להסדיר את הדברים מראש, אבל כשזה כל רגע משתנה, כל פעם זה נפתח מחדש. אם אנחנו רוצים לדון בלחצים על ראשי רשויות, אז למשרד הפנים יש הרבה מה לתרום בעניין הזה שיהיה פחות לחצים על ראשי רשויות. אוקיי, עוד משהו? או פחות סגן. זהו, צריך לזכור שזה גם פחות סגן. לאגף תקציבים אין עמדה מקצועית בנושא. זה כסף קטן, אני אלווה לכם. אני רק באה להזכיר לכל המשתתפים, בסופו של דבר מדובר על חוסר יציבות נגרס גם. אם עכשיו ברשות מקומית יש הגירה שלילית מאוד גבוהה, פתאום נסמכו על סגן מסוים שהיה קיים ופתאום הוא נגרס.

אני מבקש שתראו לי, בסדרי הגודל של ערים גדולות, תראו לי כמה מקומות שירדו בתוך שנה וחצי, כמה מקומות שהולכים אחורה? אנחנו כל היום מדברים על גידול האוכלוסייה במדינת ישראל. אני לא מכיר ערים שמתרוקנות , מה לעשות. יש גם הגירה שלילית ויש גם שינוי גבולות של רשויות מקומיות. היה לנו רק לאחרונה גם במועצה האזורית שומרון, וגם במועצה אזורית מטה יהודה שיצאו ישובים החוצה, ויש גם מקרים פשוט של שינוי גבולות בין רשויות מקומיות. אבל ביישובים האלה החוק הזה כמעט לדעתי לא נושק אפילו. שוב,

אלו הדוגמאות שהיו לאחרונה אבל זה יכול לקרות גם בקדנציה הבאה. אני מציע שתבדוק את זה, אני מבטיח לך דבר אחד, שאם תראה לי שזו תופעה גדולה שהולכים אחורה, אנחנו נעשה חשיבה נוספת. גם התופעה שמישהו קופץ מדרגה באמצע הקדנציה, היא גם תופעה מאוד. נכון בדיוק ולכן ההשפעה של החקיקה, אפילו משרד האוצר רגוע, כי הוא מבין שזה לא הרבה. כי זו לא שאלה תקציבית. של העיקרון שאנחנו רוצים לשמור עליו.

הלוואי שהדברים האלה לא היו שאלות תקציביות. ולכן הנוסח המקומי שהוצג של פעם ב-30 חודשים. אני אסכם בשתי מילים, אתם חושבים שמעבר לזה אתם מסכימים למדרגה אחת, ואני מציע עוד אחד. אנחנו חושבים שנכון להשאיר את המצב כפי שהוא, ואם משנים אז מדרגה אחת. אני מבקש דבר אחד, אני יכול לבקש ממכם בימים עמוסים אלה, ותנסו אולי להטיל על מישהו ממכם. אני רוצה באמת לדעת נתונים, תנו לי מהחמש השנים האחרונות על רשויות, איזשהו פילוח, לא חייב להיות מדויק לגמרי, אבל לראות שיש תופעה, זאת אומרת שזה באמת עיר שחוזרת אחורה במהלך של חמש שנים.

תנו לי נתונים. אם אתם יכולים תתנו, אם לא אני אחפש בגוגל, נו מה אני אעשה? חשוב לי, ותעדכנו אותי, כי אם אני יכול לחשוב על מה שאתה אומר, ואני שומע, ואתה יודע שאני שומע היטב את מה שאתה אומר בדרך כלל, ערעור היציבות יכול להיות רק במקרה הפוך, זאת אומרת במקרה הזה שאתה מדבר עליו שזה ירד. כי אז מינית סגן ואתה צריך עכשיו להוציא אותו ולמה תפטר אותי? לדעתנו אני אומר גם תוספת היא חוסר יציבות, אבל אני אומר יש כל מיני דוגמאות, גם הגירה שלילית. אני מבקש לקחת דוגמאות מערים גדולות. זו לא חוכמה שאתה מביא לי מיישובים, כי שם כל בן אדם זה חצי אחוז. אבל כשלוקחים 10,000 תושבים ממטה יהודה, אז אם זה ההבדל בין 90 ל-80 זה לא משנה כלום, אבל אם זה במקרה בין 95 ל-105 אז זה מזיז. אז אני מבקש נתונים. יושב ראש ועדת הפנים מבקש נתונים בעניין הזה, תציגו אותם גם אם הם יהיו גולמיים כדי לעזור לעצמך לשכנע אותי בעניין הזה. אנחנו ננסה לחפש את הנתונים, אני רק אומר שהנתונים של חמש השנים האחרונות לא בהכרח יהיו מה שיקרה בחמש השנים הקודמות כי זה באמת אקראי לראות מה קורה. שום דבר לא בהכרח. אני ביקשתי את הנתונים, שמענו את עמדתכם.

כמו שהבטחתי לך, אנא תציג שוב את הנושא שדיברנו עליו אתמול. בסדר גמור בוקר טוב, קודם כל תודה רבה לך. ערן חרמוני מזכ"ל העבודה. קודם כל אני מודה לך, אני אומר לך גם לפרוטוקול על היכולת פה לקיים דיון, ולאפשר באמת להביא את הדברים לידי ביטוי. למעשה יש לי שתי הערות. ההערה הראשונה נוגעת לנושא של אם אני לא טועה זה סעיף 35 ז', הנושא העילות שהן עילות סגורות שמתוכן אם יש ליקויים בהגשת רשימות המועמדים, אלה ליקויים שלא ניתן לתקן. כפי שאמרתי אתמול, מהלאו אנחנו עומדים על ההן,

העילות שלא מנויות באותה רשימה, אם יש פגמים אחרים, לפעמים יש ליקויים אחרים, אז חובה לאפשר תוך פרק זמן קצר מאוד, אני לא זוכר אם זה 24 או 48 שעות שמצוין בחוק, חובה על מנהל הבחירות לאפשר לאותה רשימה לתקן את הפגם, והם מתקנים והכל בא על מקומו בשלום, ויש מספר עילות סגורות שאומרים זה אירוע בלתי חוזר, אי אפשר לתקן. שאגב התיקון הזה מגיע עכשיו, הוא לא היה בבחירות הקודמות?

הוא חדש בעקבות הסיפור שהיה בחיפה? הוא חדש, יש לו רקע, עכשיו אני רוצה להסביר. כי בסוף מדובר פה בזכות הכי בסיסית של בן אדם שזו הזכות להתמודד. כשאתה בא ואתה מטיל עליו את אותה גזרה, כשאתה אומר לו אתה לא יכול לתקן את הליקוי, יש לזה משמעות שהיא משמעות הכי קיצונית שיש, אני אומר אלו דברים שצריך לבדוק אותם במשורה. עכשיו אתה יכול לדייק רק את זה? המפלגות רשאיות לפי חוק, הן לא עושות פשע,

לפי חוק הן רשאיות לתמוך ביישוב ביותר מרשימה אחת, זה גם קורה לאורך השנים על ידי מפלגות שונות. אלא שהחוק הוא קצת מורכב והוא קובע שלהבדיל מהנושא של המימון, בנושא של ההגשה רשאית מפלגה להגיש רשימה אחת, וסיעה רשימה אחת, ורשימת בת אחת וסיעת בת אחת.

אתה בא עם חוברת כחולה להגיש למשרד הפנים, ואז יש לך בא כוח של מפלגה, ומביאים לו יום לפני הבחירות 70 חוברות כחולות והוא צריך לסמן שם באיקס אם זה מוגש מטעם מפלגה או סיעה, או רשימת בת או מפלגת בת? ומה לעשות, יכול להיות שאותו בא כוח, בישוב מסוים רשם רשימת בת והוא היה צריך לזכור שהרשימה השנייה היא סיעת בת והוא עשה בה איקס גם רשימת בת, האם זה בסדר? האם היה צריך לבדוק? היה צריך לבדוק. האם נפל פגם? נפל פגם. האם זה בשר ודם וזה יכול לקרות?

המועמד עצמו לא יודע מזה,

הוא בא להגיש את הרשימה לפקיד הבחירות, למנהל הבחירות, אומרים לו בואנ'ה הייתה פה רשימה אחרת שגם היא רשומה ברשימת הבת, אתה פסול. עכשיו, בפעם שעברה, באמת היה אירוע שבית המשפט העליון אפשר בסופו של דבר לתקן את הפגם, כי הוא אמר זה לא מופיע ברשימה הסגורה, ועכשיו באים ורוצים להכניס את זה לרשימה הסגורה.

תראו, זה בסופו של דבר חיים של אנשים, יכולים לקרות פגמים, יכולים לקרות ליקויים, צריך לאפשר ליקוי כזה לתקן אותו כפי שאפשר היום לתקן אותו 24-48 שעות. זה בלי קשר לזה שכמובן ליקויים לא צריכים לקרות, אבל בשביל זה יש הבחנה בחוק בין ליקויים שמותר וחובה לאפשר לקן, לבין ליקויים שאומרים, זהו אסור לתקן בשום פנים ואופן, וזאת הבקשה שלי, לא להכביד יותר ממה שהיה. בוא נסיים רגע עם העניין הזה, עוד מישהו מהמפלגות רוצה לומר משהו?

משה שיפמן מדגל התורה. אני גם מחזק את הדברים שלו. אבל אני חושב שהתיקון שצריך לעשות, שאת ההגדרה יהיה ניתן לתקן, את החתימה לא יהיה ניתן לתקן. זאת אומרת אם החתימה לא תואמת את ההגדרה אז יהיה ניתן לתקן את ההגדרה. לתקן את ההגדרה, לכן שאלתי אותך מקודם על הדיוק של העניין. חתימה חתמת, אתה לא יכול להחליף חתימה. אתה לא יכול להחליף את בא הכוח. זה בעצם מתחבר גם לטיעון שלך, מר חרמוני, כי אתה בא ואומר, החוק קובע עכשיו שזה או רשימה, או סיעה או סיעת בת וכו'. פה יכולה להיות טעות בהגדרה. אז הם הייתה טעות בהגדרה, גם כאן אני ממליץ כמובן אם 24 שעות, או כמו שנהוג במה שצריך, אבל אם הבעיה הייתה חתימה, חתם איזה מישהו סתם שהוא לא בא כוח והוא לא כלום, הבעיה עם החתימה זה סיפור אחר כי זה עלול להשליך גם על דברים אחרים. השאלה אם מקובל עליך? זה נשמע לי הגיוני, השאלה אם באמת לא מספיק חשבתי על זה לעומק. האם יכול להיות מצב, הרי התמיכה ע"י ידי המפלגה היא לא מתבטלת, היא אותה תמיכה. אתה תומך לצורך העניין בשתי רשימות באותו ישוב, השאלה אם אתה משנה את ההגדרה למפלגה לסיעת בת, האם בא הכוח של סיעת בת הוא לא איש מקומי? לא יודע. אם זה סיעת בת, הוא ארצי. אני מקבל את ההערה שלו. אם אמרת שלא בדקו את זה לעומק, הוא בדק את זה לעומק. הוא צוללן שנים אתה יודע משהו?

אם יש מישהו שאני הולך בעיניים עצומות זה שם. אני חושבת שיש בזה הרבה היגיון בפתרון הביניים הזה, שבו בעצם כששומרים באמת, אני חושבת שהחתימה היא מאוד מאוד מחייבת, החתימה של עורך הדין, של בא הכוח. לכן לא ניגע בזה. אוקיי עמדת משרד הפנים בבקשה? השאלה מי הגוף? לא קורה כלום שלפעמים אומרים נשמע הגיוני . בואו נתקדם יש עוד מלא דברים על הפרק. זה נראה לי כאילו יש איזה משהו שאסור, לא משרד הפנים משרדים אחרים. בכל אופן רק להציג את המשמעות. כן כן. המשמעות היא שבעצם רשימה שבהתחלה מוגשת מטעם גוף אחד, כלומר מפלגה מסוימת או סיעה מקומית, הופכת במהלך תיקון הלקויים לרשימה מטעם גוף אחר. אני רק אומר, צריך להבין את המשמעות הזאת. אבל ברגע שאתה מגיע תיקון עם תצהיר שנפלה טעות, שוגג וכאלה. תראה, קודם כל הבנתי מה שאמרת, אבל עדיין יש דברים שאתם כן נוטים לתקן. ואני גם אעיר שבעצם המשמעות המעשית של זה היא רלוונטית במצב שבו, הסיטואציות שתוארו כאן הן סיטואציות שונות. לא, תתייחס להצעה של משה. זה אדם שהוא בא כוח של שני גופים. שהתבלבל. כן, אז אני אומר, זה נוגע רק לסיטואציה הזאת. רק להבהיר את הדברים. כן כן אני הולך רק על זה, לא על הכללי. אוקיי, הבנתי את עמדת משרד הפנים. כן בבקשה? חנה רותם ממשרד מבקר המדינה. אני אמרתי את זה אתמול אבל אני רוצה להדגיש שוב, שקביעת הגדרת סיעה, במיוחד בפער בין סיעת או רשימת בת לבין סיעה מקומית, היא משמעותית מבחינת הכללים שחלים עליה.

אם מפלגה חושבת שהיא מגישה רשימה או סיעת בת מטעמה, שהיא מוגשת יחסית בסמוך לבחירות והיא כבר התחילה פעולה כמו לממן אותה, ברגע שהרשימה הזאת נקלטת כרשימה מקומית, כל המימון של המפלגה הוא בעצם תרומה אסורה. קשה להחזיר את המצב הזה אחורה. זאת אומרת שלסיווג של הרשימה, במיוחד אם נפלה טעות ואפשר לתקן את הטעות, יש משמעות מאוד כבדה מבחינת השיח. אני רוצה להבין את מה שאומרת גברת רותם, זה מאוד חשוב פה. איך זה בעצם נקבע? אתם גם, למעשה, לדעתי, קובעים את זה רטרואקטיבית לפי מה שהם הגישו בפועל?

אנחנו אמורים, ואנחנו הולכים בדרך כלל לפי משרד הפנים. אם משרד הפנים קובע לגבי סיעה מסוימת או רשימה מסוימת שהיא סיעה מקומית אנחנו הולכים לפי הדבר הזה. לפי מה שהוגש בפועל. זה מה שהוגש, זה מה שמשרד הפנים, הוא מעביר לנו נתונים וקובע, זו מעמדה של הסיעה, זו סיעת בת זו סיעה מקומית. הכללים נקבעים בעצם לפי החוק בהתייחס לזה. כן אבל בדיעבד. מה זאת אומרת בדיעבד? הסיעה כבר הוציא את הכספים, סיעת האם כבר הוציאה את הכספים עבור סיעות הבנות שלה. גם אם אני מסתכלת על זה אחורה הכספים הוצאו. אם הסיעה שיושבת כסיעה מקומית, הכספים האלה שהוצאו הם תרומה בלתי חוקית. נכון, זה הסיכון שהמפלגות לוקחות על עצמן. השאלה, שוב, האם לתת להם את היכולת לתקן את ההגדרה

אבל אנחנו מממנים רק סיעת בת ורשימת בת,

אבל אם לא הכירו לכם, ואני אומרת לכם שיש מפלגות ויש פערים בין מה שהם הגישו או חשבו שהגישו, לבין הקביעות של הפנים, זו לא המצאה שלי, זה היה במפלגות מסוימות ויש פערים.

אני רוצה לחדד, אנחנו במפלגה מעניקים סיוע תקציבי,

או למי שמוגשת מטעם המפלגה, או לסיעת בת או רשימת בת. אני לא מממן רק רשימות מקומיות שלא קשורות אליי. בוודאי, אבל אם כשהגשת את רשימת הבת שלך, חתמת על החוברת בצבע הלא נכון, והיא נקלטה כרשימה מקומית אז אתה בבעיה. אין בעיה אבל זה לא האירוע, האירוע פה הוא אחר. האירוע פה הוא אירוע שבו אם אנחנו מגישים לצורך העניין, בטעות - - - אז אנחנו מתקנים. אז מה עמדת משרד הפנים אי עוד לא הבנתי? אני הבנתי משפת הגוף בסוף אני הבנתי. אני גם הבנתי את שפת הגוף. לא הייתה התנגדות גורפת.

השאלה של תיקון הליקויים באמת הבאנו אותה לוועדה כדי שתכריע לגבי - - - בדיוק. רק היה חשוב להסביר את המשמעות כדי שהוועדה תוכל לקבל את הנתונים ולקבוע כלל אחיד האם זה - - - אני הבנתי אבל הוא משכנע את הוועדה. כן משה? דבר ראשון גברת רותם תומכת במה שאני אמרתי, שכן יהיה ניתן לתקן כדי שלא יהיו את הדברים האלה. כן כי היא אמרה מקודם. אגב זה לא מהיום שהיא תומכת בהרבה דברים שאתה אומר, נכון גברת רותם?

אני חוזר על בקשתי, על מה שביקשת ומה שדיברנו אתמול ומשרד הפנים דחה. שכן נקבל חיווי, זה חשוב מאוד לקבל חיווי על הרשימות שנקלטו כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. יש מפלגות שמגישים עשרות רשימות. את זה אנחנו נפתור בדיגיטציה נכון? סליחה, או פה אני רוצה להעיר, זאת התשובה שהייתה אתמול. נכון, מה קרה מאתמול להיום משה? ישנו בלילה. החוברות שאנחנו מגישים, במקביל שהם בודקים אותם הם מזינים אותם למימון. במימון יש את ההגדרות, הם יכולים להגיש חלק מהנתונים שהם מזינים לגבי המימון ולתת לנו את ההגדרות שנוכל לעבור עליהם בתוך כמה ימים מהגשת הרשימה. זה פשוט בקשה, זו לא חקיקה ולא שום דבר, זו בקשה של נוהל.

תעני. בגלל שהחוברות מוגשות למנהל הבחירות באופן מבוזר,

זה נכון שאחר כך יחידת המימון אצלנו בוחנת את הדברים, מקלידה את הדברים למערכת, אבל פשוט לוח הזמנים הוא לא תמיד תואם. זה לא שאי אפשר לתת את הנתונים, רק השאלה באיזה לו"ז אפשר לתת את הנתונים. שוב, יחידת המימון עובדת בלוז אחר, אנחנו עושים את הבדיקה שלנו - - - אז בוא נאמר אנחנו לא הולכים להכניס את זה בחקיקה. השאלה אם אפשר לתת הנחיה פנימית, עוד פעם, לפרוטוקול מה שנקרא, שייעשה מאמץ להעביר את החיוויים האלה, אגב זה יחסוך לכם בלאגן אחר כך. גם מה שהמפקח על הבחירות אתמול אמר. זה לא שהוא לא רוצה להעביר את הנתונים, אם יהיו נתונים אז נעביר, אני רק אומר שמבחינת לוח הזמנים. אז במילים אחרות תגיד משרד הפנים אומר שהוא יעשה מאמץ בלוח זמנים סביר להעביר את הנתונים כמה שניתן. אבל זה לא תנאי? זה לא תנאי לשום דבר. מבחינת לו"ז, אז אני אומר שוב, יש לזה משמעויות מבחינת לו"ז. יעשה מאמץ, כדי שהוא יחשוב לעשות. זה לא בחוק, זה לא מופיע בחוק, תרגיעו. אני אומר נעשה מאמץ, אני רק מבהיר שבאמת יש כאן ענייני לו"ז ואנחנו נצטרך לראות אם אפשר - - - אוקיי אז הוועדה פונה, ואנחנו מבקשים ממכם, כי בדברים האלה אגב זה גם חוסך לכם פרוצדורות אחר כך ובעיות אחר כך, וגם זה יחווה להם את זה.

לפחות ישלחו לאלה שמבקשים, יש מפלגות שלא מבקשות אפילו. אין לנו בעיה לבקש בקשה כזאת בפרוטוקול? אוקיי, אם ככה נעבור לנושא השני. אם ככה אפשר

יש את הנושא של מזכיר הקלפי. אומר היועץ המשפטי, יצטרכו לראות את לנסח את ההחלטה הזאת שדיברנו עליה עכשיו. כן? הנושא השני, יש את הנושא של מזכיר הקלפי שעכשיו נכנס לבחירות של הרשויות המקומיות שזה כמובן דבר מבורך. מה שכן, קבעו בנוסח שהובא, בהשאלה מהבחירות הארציות, שמזכיר קלפי לא יוכל לכהן מי ששימש בשלוש השנים האחרונות חבר מפלגה. ואני ציינתי אתמול שמדובר בגזרה לא הגונה כלפי המפלגות הדמוקרטיות שיש להן הרבה מאוד מתפקדים, וצריך לעשות הבחנה בין מי שהוא חבר מפלגה מן המניין, לבין מי שהוא פעיל, פעיל במוסדות, חבר ועידה, פעיל באופן אינטנסיבי. עצם החברות היא לא רף מעורבות ופעילות מינימלי שמצריך כזאת פסילה.

רוב המפלגות יש להן מספר יחסית קטן של חברי מפלגה, ולכן זה פחות מפריע להם אבל זה לא אומר שהאנשים שמזדהים איתם באותו רף מינימלי כמו שמי שמזדהה כי הוא מתפקד במפלגה פעם ב-100 שנים באיזה פריימריז הם פחות מעורבים, ולהם אין את ההגבלה הזאת.

אפילו בצבא, והזכרתי את זה אתמול, חיילים רשאים להתפקד למפלגה, הם לא רשאים להיות פעילים, הם לא רשאים להיות מעורבים בגופים שהם נבחרים, ולכן ההסתייגות שלמעשה ציינו, דרך אגב במוניציפלי זה עוד יותר בולט כי אם אני חבר מפלגה בירושלים אז למה יש לי בעיה לשבת בקלפי בחירות לרשויות המקומיות במודיעין? אנחנו גם יודעים את ההבחנה, אני חושב שזה מדלל עוד יותר את החששות. ולכן מה שאנחנו הצענו פה בהסתייגות, שלא יכהן מזכיר קלפי מי שהוא חבר בגוף בוחר כהגדרתו, יש הגדרה בחוק מה זה גוף בוחר, למעשה חבר ועידה הוא חבר גוף בוחר. אבל חבר מפלגה רגיל הוא לא. מי שחבר בגוף בוחר לא יכהן מזכיר קלפי במקום המגורים שלו, זאת ההסתייגות שאנחנו הגשנו. במקום המגורים שלו? נכון, עשינו פה למעשה שני - - - חבר מרכז ליכוד יוכל? בעיר אחרת. לא, חבר מרכז

בעיר אחרת כן. לפי הנוסח הזה כן, אפשר לשנות את זה שבכל מקום בארץ, אבל לפי הנוסח שהבאנו זה חבר גוף בוחר במקום יישוב שלו. אפשר לשנות את זה שזה יהיה חבר גוף בוחר בכל מקום בארץ, זה גם סביר. יש הבדל בין חבר מפלגה מהמניין או חבר מפלגה שהוא חבר מרכז.

בעל תפקיד לא. אם בן אדם סתם חבר מפלגה כי הוא מזדהה עם מפלגה, והוא לא פעיל על בסיס קבוע. כל הטעות שלו היא שהוא מזדהה עם מפלגה. האחרים, שהם לא מזדהים. אבל מצביעים כל השנים ליהדות התורה, אבל הם לא בעלי - - - רגע לעצור. אני מבקש לקבל את חבר ועדת הקלפי לבחירות. אז יופי מעולה הוא מחליף אותי. ידידי כאח לי, ארז מלול, ברכות על התפקיד החדש. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך עצה נכונה ונבונה.

בתפקידך הקשה למען עם ישראל כולו. עכשיו אני רגועה. אז רק

אני צריכה לצאת לראיון עומק נוקב על איך נבחרתי לוועדת הקלפי, הולכים לחקור אותי על הסיפור הזה. אם את צריכה ממליצים תרשמי את השם שלי. תכף יתחילו לחקור אותי. אני רק חושבת שצריך כן לשים לב למעין אבסורד שאני מבינה את טוהר המידות ואני מביאה את הרציונל שבא ואומר יש לך אדם מזוהה עם מפלגה, לא ייתכן שהוא יכהן בתפקיד כל כך משמעותי בבחירות. עם זאת, אני חושבת שיש פה קצת עצימת עיניים והנחה למפלגות, שבהן אין את הזיהוי הזה של התפקדויות כמו שיש לחלק מצומצם. יכול להתפנות מישהו שבמסגרת יש עתיד הוא איש בעל מהלכים מאוד רציניים אבל הוא לא מזוהה. בדיוק, הוא לא מזוהה, הוא לא פעיל. הוא לא פעיל, אין לו תעודה, כי לתעודה אין משמעות. איך אתה יודע שהוא פעיל?

המקום היחיד שיש לתעודה משמעות היא - - - הכל הולך פה לפי הצהרות. לפי הצהרה? נכון, גם החברות. שניה, אבל מה זו הגדרה של פעיל? אין הגדרה. אז אם אני רק תורמת אני פעילה? זו שאלה טובה. אז לכן אני אומרת, אתם מפלים פה אנשים, אתם מפלים פה מפלגות,

לא אנשים. שתספיקי גם לשמוע את היועץ המשפטי. קודם כל אני מזכיר, הנושא הזה נקבע בחוק הבחירות לכנסת אחרי דיון מעמיק בחוק החוקה וקביעת האיזונים

כמובן שזה לא קדוש אפשר לשנות תמיד. שום דבר לא קדוש, חוץ ממה שקדוש באמת. נקודת המוצא היא שוועדת קלפי היא מובלת על ידי נציגים פוליטיים של הסיעות, הם מנהלים את הבחירות. כלומר, יושב ראש ועדת הקלפי וחברי ועדת הקלפי הם נציגים של הסיעות ובהרכב הסיעתי של המועצה היוצאת. כלומר, ועדת הקלפי ששלושה חברים בוועדת הקלפי בדרך כלל הם חברי מפלגות מזוהים אשכרה,

מזכיר ועדת הקלפי הוא אמור להיות הגורם האובייקטיבי שבעצם מלווה את נציגי הסיעות, את חברי ועדת הקלפי, מטעם המדינה. לכן אנחנו מדברים על מישהו שצריך להיות לא מזוהה פוליטית. הוא גם מדבר על הקטע שבסוף הרי זה מסמך על הצהרה. לא עושים חקירה. לא עושים חקירה מוקדמת, זה הולך על הצהרה.

הצהרה זה נכון שיכול להיות שהוא חבר רק בשביל הפריימריז, אבל בסוף זו כן פעילות או לא פעילות. אני רוצה לחסוך, יש לך ראיון עומק. אני בעניין הזה לא משוכנע עד הסוף שאנחנו צריכים לגעת בזה, במיוחד שאני גם לאורך כל הקו הולך על השוואה של הכנסת והכל. יכול להיות שזה שווה חשיבה. של דיוק ההגדרה?

כי אם אנחנו נגע בזה בכל צורה שהיא, גם בפרקטיקה, אז זה משליך גם על הכנסת. צריך לעשות דיון בפני עצמו. נכון, אני מסכימה איתך. נשים את זה על השולחן, ואני יכול להגיד לך בהערכה, אני לא יודע אם חברי הוועדה יסכימו, שחצי תאוותך בידך. הבאת שני נושאים, באחד שכנעת לפחות אותנו ואני חושב שגם, במידה מסוימת, את משרדי הממשלה בתיקון, בחלק השני מאחר ואפרת ואני מתכוונים להיות פה עוד הרבה שנים, אנחנו נטפל בעניין הזה. אפרת שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה רבה לכם, שנצליח היום בבחירות בוועדה לבחירת שופטים. אוקיי, איזה נושאים יש לנו עוד? היה עוד נושא שרציתם בבקשה משרד הפנים. אתי אברג, מיחידת המפקח הארצי על הבחירות. לפני שאני מבקשת את מה שרצינו לדבר עליו, את התוספת, אני רוצה רגע להעיר לבקשה של הרב שיפמן, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה בסדר? בהנפקה של דוח מסכם, אני משככת את זה, זה לא משהו שנידון עליו, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. יושב הראש, לפני זה גם לי יש איזושהי בקשה, אפשר? סלח לי, עד שהגעת ניתן לך ככה לברוח? חכה. זה דבר ראשון. דבר שני, משהו שאנחנו ככה בישורת האחרונה של מינוי מנהלי בחירות וסגנים, ואתמול עלה איזשהו צורך שאנחנו רוצים לשקף אותו, סעיף 29 שלא נידון פה, אנחנו רוצים להוסיף אותו. כתוב רשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות, אנחנו רוצים פשוט למנות למילה סגנים. לא סגן אחד אלא אפשרות למפקח על הבחירות לבחור סגנים ברבים. בכל עיר? לפי שיקול דעתו, זאת אומרת גם עכשיו הוא לא ממנה בכל מקום סגן, זה לפי שיקול דעתו, אבל אנחנו רוצים שתהיה אפשרות, למשל בעיר גדולה או משהו כזה, שיוכל למנות גם סגנים. שיעשו את זה לפי קריטריון מסוים. איך שבא לו. ברור שנעשה, שום דבר זה לא איך שבא לו. מה זה אכפת לאנשים שיהיה קריטריון? זה לפי הצרכים.

שואל היועץ המשפטי. אם זה באמת לפי צרכים זה בסדר, אבל אם זה יהיה לפי - - - לפי מה? לפעמים רוצים באוכלוסיות מסוימות להוסיף עוד אנשים ועוד כאלה. לא נראה לי שאנחנו חשודים.

אני רוצה לשאול,

מה כרוך בזה? זה כסף? זו עבודה, ברור. כרגע כתוב בחוק, אני אסביר. עכשיו אפשר למנות מנהל בחירות וסגן, זה לפי החלטת המפקח, לא בכל מקום הוא ממנה סגן, זה לפי שיקול דעתו. יש מקום יותר מורכב פחות מורכב, לפי שיקול דעתו אנחנו מבקשים עכשיו שתהיה אפשרות במקומות מסוימות, לפי שיקול דעתו מנהל בחירות ושני סגנים. את זה אני שמעתי אבל אני שאלתי שאלה אחרת. מנהל בחירות זה עובד מדינה שהמפקח הארצי מינה אותו נכון?

בדרך כלל זה עובד מדינה?

המשכורת שלו מאיפה באה בזמן שהוא מתעסק בבחירות? משרד הפנים. משרד הפנים. הוא ממנה סגן? אנחנו ממנים את הסגן. לא, הוא ממנה את הסגן. הוא זה המפקח והיא. המפקח, לא מנהל הבחירות ממנה, אנחנו ממנים גם את הסגנים. המפקח הארצי ממנה סגן לאותו מנהל בחירות?

הסגן הזה הוא גם עובד מדינה שמקבל - - -? נכון.

מה שמבקשים - - - לא סגן, אלא אם צריכים שתיים? אם זו עיר גדולה עם המון עבודה? רגע, אתה לא הבנת אותי. שיקול הדעת זה של מנהל הבחירות המקומי? לא, יוליה, הבנתי אותך בהתחלה. זה לא משהו מהשטח. הם מבקשים היא נציגת המפקח והיא מבקשת לתת להם את האפשרות במקרים שהם חושבים שזה נכון, לתת עוד סגן. זאת אומרת הסמכות העליונה? בקלפי. לדעתנו האפשרות הזאת קיימת גם היום,

לשון יחיד זה גם לשון רבים. אבל אם רוצים להבהיר את זה בחוק, אין שום בעיה. אין לזה השלכות כלכליות? למרות שזה סביר להניח. משרד האוצר פה אם יש לזה השלכות. - - - משרד האוצר, כי הם עובדים על תקציב. אנחנו נשיג תקציב לזה. תאמיני לי כשמשרד האוצר שותק יש לו סיבות. אין לי בעיה, הבעיה נשמעת - - - אני אומר לך אני מתחיל לחשוב על קריירה שניה במשרד האוצר, אחלה מקום. אז על זה אנחנו מסכימים יעקב? כן, אנחנו מסכימים על הכל כמעט יוליה.

ארז בבקשה.

תודה רבה. אתמול בסעיף 32 א' היה דיון כשכבוד יושב הראש יצא להתרעננות על מתי מועד מינוי ההרכב הסיעתי לכל קלפי, ההרכב הסיעתי לא שמי, אלא ההרכב הסיעתי, והיה דיון על מספר ימים וביקשו גורמים שמתעסקים עם זה, להעלות את זה ל-35 ימים לפני הבחירות, לא 28. אנחנו הגענו פה ל-28, 35, כדי שהמפלגות,

יתארגנו לחפש אנשים, להביא אנשים, הם ידעו באיזה קלפי,

יעצור כבודו.

יש סעיף לגבי מועצות ממונות שאין להן מועצה נבחר, ואנחנו רוצים להחריג שם ולקבוע שזה יהיה עד היום ה-20, רק אחרי אישור הרשומות של מנהל הבחירות. יש לך

20 כי זה רק אחרי אישור הרשימות. רק במקום שיש מועצה ממונה. כמה מקומות יש? אתה רוצה את כל הרשימה? לא, בגדול.

לדעתי היום יש חמש רשויות כאלה, לדעתי זה מספר מאוד קטן. אוקיי הערה בבקשה נוספת או בנושא אחר? בנושא אחר, התיקונים שהוצגו אתמול כלפי חוק המימון ונוגעים בין היתר גם למשרד מבקר המדינה,

לגבי תיקון סעיף 16 א', יש בסיומת שם תיקון של סעיף 23 ה' שבו היה צורך להוסיף את סעיף 16 א', התיקון הזה מדבר על סמכות מבקר המדינה להפחית מהסנקציה המוטלת, אבל לא נעשה תיקון מקביל בסעיף 23 א' שבו בעצם המבקר קובע מהי הפעילות של הסיעות. צריך לתקן את זה גם שם. זה תיקון טכני. אוקיי, בהחלט. אני הזכרתי אתמול את הבקשה שתהיה סנקציה על הסיעה המוציאה את הכספים, לא רק על המועמד שמקבל את אותה תמיכה .

נכון שניה, הייתי מבקשת להוסיף או להבהיר שההוצאות האלה בידי הסיעה המוציאה לא ייחשבו להוצאות בחירות. ולמה? מכיוון שבסיעות המקומיות הוצאות בחירות ממומנות על ידי המדינה, ונראה שכשסיעה מוציאה הוצאה אסורה על פי חוק, אין סיבה שהמדינה תממן אותה. ואני חושבת שהבהרה כזאת היא חיונית. לא כל כך הבנתי את הנקודה. מה קורה לגבי הוצאות אסורות אחרות? המבקר לעיתים קובע שהן לא הוצאות בחירות,

מכיוון שגם שונתה ההגדרה, אז ההוצאות למען הבחירות. אבל גם היום ההצעות הן בקשר לבחירות, גם בהגדרה היום אין שינוי בהקשר הזה. נכון, אבל אני אומרת שוב, זה נושא שעלה. אני חושבת שההבהרה הזאת היא חיונית. אבל יכול להיות שזה נכון לגבי כל הוצאה אסורה. זה נכון, אם רוצים להרחיב את הדבר הזה אז בוודאי. אבל זה בדיוק העניין, אנחנו נצמדים למצב הקיים, המצב הקיים הוא שהחוק מדבר על הוצאות אסורות. במסגרת ההוצאות האסורות היום, המבקר פעל בשיקול דעת. 100%, אנחנו לא שוללים את שיקול דעתו. שוב, אני חושבת שבמקרה הזה כדאי להבהיר אבל זה כמובן אצלכם. זה יפתח פתח לדיון רחב, יש דיון רחב בשאלה . הסדר שלילי לגבי להוצאות אחרות ואנחנו נהיה במצב יותר גרוע.

זה דבר אחד, ודבר שני זה היה לגבי באמת דיוק ההגדרה של הוצאות בחירות, אתמול לא ממש הגעתי עם נוסח אבל אולי יש לי משהו עכשיו, אני יכולה להעביר את זה אחר כך. עכשיו זה הזמן. עכשיו, אז שמדובר בהוצאות מיוחדות של סיעה וכל מי שנמנה שם, שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או למען הבחירות שזה התיקון המוצע, למחוק שם את הסעיף שהם בעד - - - שיקבלו ורק להמשיך בלרבות התחייבויות בגין הוצאות כאלה. האם זה מבהיר גם שההתחייבויות האלה גם יכולות להיות לפני? שוב, אם אתם חושבים שהוצאות למען הבחירות אכן מכסות את כל התקופות, לרבות לפני תקופת הבחירות ואחריה, זה בסדר. אם יש צורך בהדגשה נוספת, כי הכוונה שלנו כמובן שההוצאות למען הבחירות הן גם הוצאות שהוצאו לפני תקופת הבחירות.

הוצאות שהתחייבו להן לפני. יכולות להיות גם הוצאות שהוצאות. סיעה יכולה אפילו לקנות חולצות לפני תקופת הבחירות להוצאות בחירות. הלאה. יש הערות? כן, משרד המשפטים. עמי ברקוביץ ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים. ההתייחסות בסיפה של סעיף 16 א' א' לבחירות מיוחדות לראש רשות עבור מועמד שלא כלול ברשימה. עכשיו, בבחירות מיוחדות אין בעצם רשימות. לא ברור לי מה התוספת.

אבל אין רשימה. אה בבחירות מיוחדות אין רשימה? משרד המשפטים צודק. בבחירות מיוחדות למעשה אין רשימה שיכולה בכלל להוציא את ההוצאות האלה, ולגבי בחירות חוזרות - - - אדוני יושב הראש, אני רק רוצה לדייק כי אתמול לא הייתי. היו פה נציגים שלך. אני יודעת, הציגו אותי בכבוד. לגבי עדכון סטטוס של הרשות, הבנתי שהפשרה שלך זה פעם-פעמיים בחמש שנים. שזה יגיע עד שנתיים וחצי, עד חצי הקדנציה. כאילו עכשיו, דיברנו על זה מקודם, ביום הקובע של עכשיו שהוא בדרך כלל 150 יום לפני הבחירות, אחרי 15 חודשים ואחרי עוד 15 חודשים. אה, אוקיי. בשביל שזה לא ישפיע על הבחירות הבאות, זאת אומרת להיכנס לתוך החצי השני של הקדנציה. הבנתי אותךת מקובל עליכם? אני חושבת שזה צודק. וזה ייכנס לנוסח. בעצם את מורידה את כל ההסתייגויות. זה לא קשור אחד לשני. תעשה לי טובה אני מסתדר איתה. אל תסבך עניינים. אני אגיד לך מה הוא מתכוון, יש שתי סוגי הסתייגויות. יש הסתייגויות שנופלות על הראש שלי, ויש דברים שהם צריכים לכתוב אחר כך ולהכיל את כל הכמויות האלה של ה-fake הזה וזה לוקח להם זמן עבודה על דברים אחרים שאני משגע אותם , זה הכל, ולכן בקשתו לגיטימית לחלוטין. אני חשבתי שאולי כדאי לעשות את זה פעם בשנה, אבל להתחשב בכך שעד עכשיו זה בכלל לא היה.

הצגתי את זה שהתביעה הייתה בעצם פעם ראשונה. עכשיו, השאלה שלנו שהייתה לגבי הוסטלים בתי אבות ודיון מוגן? דיברנו על זה אתמול. אני יודעת. תראו, אני חוויתי בחירות ואני יודעת מה זה. יש בית ספר שהקלפי של בן אדם הוא בקומה 3. אומרים לי לא צריך, הקלפי בדרך כלל קרוב וכו'. בן אדם קשה לו לעלות לקומה 3, יש כאלו צעירים שגם קשה להם. ואז הסדרן שעומד שם בכניסה, לכאורה בקומה ראשונה יש קלפי נגיש, אבל הסדרן יש לו את תפיסות העולם שלו ואז הוא לא מאפשר. אני חוויתי את זה גם עכשיו בבחירות האחרונות לכנסת.

הוא לא מאפשר תומר, הוא לא מוכן, הוא רוצה שכולם ילכו לקלפי שלו, הוא מסדר את התור,

הדרך היחידה לא לאפשר קלפי נכים, יש דרך לקלפי נגיש. אם לא מקיימים את החוק זו בעיה. תומר דקה, יש חוק ויש מציאות. אני בבחירות האחרונות בכנסת הייתי צריכה לריב, עם סדרן בבית ספר מסוים שיאפשר לאנשים מבוגרים, זה גם כן, אל תגיד שזה קומבינה, אתה רואה בעין שזה אדם מבוגר עם קשיי הליכה וכו'. לא מתאים לו, כי זה יוצר לו בלאגן, יוצר לו תור וכו'. חמור מאוד. בוא תעשה את זה בזמן אמת ביום הבחירות, הבן אדם לא מסוגל לריב עם אותו סדרן אפרופו הוסטלים, זה רק יקל על העבודה ביום הבחירות. כי למה להעמיס? לא, בתי האבות נמצאים בחוק. השאלה שלכם זה לא הוסטלים אלא יותר נכון מקבצי דיור. משרד הרווחה נמצא בחוק, שיכון וקליטה לא נמצאים בחוק. בסופו של דבר צריך להבין, האנשים האלה - - - זה מיועד למבוגרים וזה מיועד לכל האוכלוסיות, למרות שיש הרבה מבוגרים. אני ביקשתי שישלחו פילוח אולי נתקן את זה בהזדמנות. לא, אני אגיד לך משהו, אתה מבין מה יקרה? האנשים האלה בסוף יגיעו להצביע בדרך לא דרך.

אבל אתה לא מבין איזו עוגמת נפש ואיזה בלאגן. חבל שהמפקח על הבחירות לא נמצא פה. נמצאת נציגתו. אבל מאוד חשוב לחדד את ההנחיות, מה שמציירת חברת הכנסת מלינובסקי זה מעשה לא תקין חד משמעית.

אבל כל מיני תאריכים אחר כך נפלו בתקופה של החגים שזה מאוד מקשה. לדחות, גם להעביר את זה מהחגים

אי אפשר לעשות את זה בבחירות של הרשויות המקומיות בגלל

יוצא שמחת תורה החג עצמו? כן, יוצא שמחת תורה החג עצמו. זו בעיה, זה מיד זז יום אחרי. זה זז יום אחרי, זה אומר יום שלישי אחרי שמחת תורה. שאז זה מצמצם. זה גם הופך את

יש שלג בירושלים. זה גולש כבר לשנה הבאה. זה כבר מתחיל לגלוש לשנה הבאה.

בחנוכה אז זה יום שלישי השני של חודש

אוקיי, נכון. אני הייתי מעדיף להכניס את זה לנוסח שמתגבש לאור כל ההערות שכאן. נעשה את זה כמה שיותר מוקדם. אני רוצה לומר לכם משרדי הממשלה תודה רבה על שיתוף הפעולה. הישיבה נעולה.